בעניין של עמותת המצפה לישראל ועמותת יחד?

ביקש מהעמותה שתגיש שוב את הבקשה שלה כדי שנבחן אותה שוב. אחרי בדיקות מקיפות שנערכו, לרבות ביקור בעמותה, ישיבה עם הנציגים שלה, קבלת תגובות בכתב והתייעצות עם משרד המשפטים, הגשנו מסמך לבית המשפט

מה היו הבחינות שנעשו ומה היו הממצאים שהעלו הבדיקות האלו. אני מקריאה עכשיו את התגובה שהגשנו לבית המשפט. "במסגרת הבדיקה שנערכה נבדקו מידע ומסמכים שהועברו אלינו על ידי העמותה, בכתב ובעל-פה, בישיבה שנערכה ביום 22.5.2019 עם נציגיה: מר מרווה טרפנסה,

ובאי כוחם, עורך הדין עמית כהן ואסף גרשגורן.

הובאו לענייננו פסקי דין בענייניה של העמותה: פסק דין שהתקיים בבית המשפט השלום בראשון לציון נגד העמותה לביטול חינוך בלתי פורמאלי בנתניה, ערעור שהוגש על פסק הדין לבית המשפט המחוזי בעליון, פסק דין של עמותת המצפה נגד מדינת ישראל, עמותת המצפה לישראל נגד מרכז הקונגרסים הבינלאומי בחיפה".

חברי עמותת המצפה לישראל מפעילים בישראל את קהילת עדי יהוה, שזאת עמותה שפועלת ברחבי העולם. פעולתה הדתית של קהילת עדי יהוה אסורה ומוגבלת במדינות מסוימות,

סין ורוב מדינות האסלאם. דתם של חברי הקהילה אינה זרם בנצרות, היא נגזרת ממנה. כתבי הקודש של הקהילה הינם התנ"ך והברית החדשה, ומצטרפים חדשים לקהילה

הם אינם מצביעים בבחירות, הם מסרבים להתגייס לצה"ל, והם אינם מקבלים עירויי דם גם במצבים מסכני חיים. הקהילה פעילה ברחבי ישראל כ-100 שנה, החל משנת 1963, באמצעות עמותה אמריקאית, ובשנת 2000 הוקמה העמותה במטרה לרכוש נכסים שישמשו כבתי תפילה בפטור המוקנה למוסדות ציבוריים שאינו ניתן לעמותות זרות. העמותה מחזיקה בכשבעה בתי תפילה ובשלוש דירות מגורים. לעמותה אין עובדים אלא מתנדבים בלבד. העמותה מפעילה בתי תפילה, עוסקת בלימוד ובחקר המקרא, והיא שואפת להביאו לידיעת הציבור. מתנדביה מקיימים פעילות מיסיונרית, פעילות של עזרה הדדית לאוכלוסיות שמכורות לסמים, אסירים ואחרים. העמותה תסכים שנראה סרטון שלה שמופיע באתר? מראים שם איך ילד עובר מבית לבית ומשכנע ילדים,

במידה מסוימת עבירה על החוק.

מודיע שם שהוא עושה את השירות, כשהשירות במקרה הזה הן פעולות מיסיונריות. למה העמותה צריכה להסכים? זה שלהם. זה מופיע באתר שלהם. אם

באתר, אין מניעה שמישהו יראה את זה. תמשיכי לקרוא. העמותה מקיימת מספר כנסים למאמינים ולמתעניינים, כשש עד שבע פעמים בשנה.

העמותה מפעילה את גרסתו העברית של אתר הדת בכתובת.. בכנסים שהיא מקיימת מציגה העמותה את גדילתה בפרמטר של מספר החברים שהצטרפו לעמותה באותה שנה. העמותה מבחינה בין מבשר לבין חלוץ. חלוץ לוקח על עצמו מחויבות אישית משמעותית יותר ביחס לפעולות של בישור, למשל שעתיים או שלוש מידי יום, בעוד מבשר שואף גם הוא לבשר אבל לא מחייב את עצמו לפרק זמן מוגדר מראש. באתר העמותה מוצג תוכן בעברית המיועד לכל חתכי האוכלוסייה, בין היתר לקטינים, דוגמת סרטוני אנימציה לילדים, כתבות וחוברות המופנות לנוער. מה הכוונה בקטינים? כל אחד יכול להיכנס? זה אתר שנמצא באינטרנט.

אנחנו יכולים לראות את הסרטון שלכם באתר? כן, זה נמצא באתר. (הקרנת סרטון) מה

השירות?

הם אמרו שהכוונה היא לספר על עיקרי האמונה שלהם כשהם דופקים על הדלתות ומדברים

מה זה אם לא מיסיון? זה מיסיון. העמותה מודה שהיא מבצעת פעילות של שיחה עם אנשים על מטרות העמותה. למה באמצעות ילדים? כששאלתי אם כשהילד מגיע הוא לא פונה לילדים

אמרו שהמטרה של הבאת ילד מקבילה להבאה של ילדים לפולחנים דתיים בדתות אחרות, ושהמטרה היא לחנך את הילד לאמונה ולדברים שחשובים להורים שלו, כדי שכבר מגיל צעיר יפעל למען הדת שלהם.

נציגי העמותה טוענים כי אין פעילות מכוונת של העמותה לעודד קטינים לצרף את חבריהם לעמותה.

מעיון באתר האינטרנט של הקהילה ובחוברת המופצת על ידי הקהילה, עולה תמונה אחרת שפעילות העמותה כן מכוונת לעודד צעירים לחלוק באופן אקטיבי עם חבריהם הלא מאמינים את עיקרי האמונה שלהם. כאשר הוצג חומר זה בפני נציגי העמותה, טענו נציגיה כי מדובר בחומר בינלאומי המתורגם למספר רב של שפות ותורגם לעברית, לא חשיבה על העובדה שהחוק בישראל אוסר על פעילות זו. בישיבה עם נציגי העמותה סוכם כי יוסיפו לכל המלצה לפנייה לקטינים אזהרה לפיה החוק בישראל אוסר על פעילות מעין זו. הם הוסיפו את הדיסקליימר הזה? אנחנו חשבנו שהדיסקליימר לא מספיק, ושהעמותה צריכה להסיר כל חומר שמעודד פנייה לקטינים. ואכן הם הוסרו?

הסרטון הזה לא הוסר. את הסרטון הזה לא ביקשנו שהם יסירו. היו סרטונים נוספים וחומרים נוספים שפנו לקטינים, כשהתנאי לאישור שלכם ברשות המיסים היה שלא מספיק הדיסקליימר אלא שצריך גם להסיר את החומרים האלה. אנחנו חשבנו שחומרים שנמצאים באתר העמותה ומיועדים לקטינים חברי העמותה לא מהווים עבירה על חוק העונשין שאוסרת פנייה לקטינים. כאשר נתקלנו בחומרים שבהם חברי עמותה, בני נוער - - במה מתבטא חבר עמותה? לא התכוונתי לחברי עמותה, התכוונתי לחברי הדת. אני לא יודעת אם הם חברים בפועל בעמותה.

חברי הקהילה. במה מתבטא שהוא חבר בקהילה? אם לשני בני הדת נולד ילד, אז הילד הוא בן הדת הזאת. יש הבדל בין עמותה שרשומה לפי חוק ויש לה מטרות, לבין דת.

לא מובן לי למה מישהו שנולד לדת הזאת משויך אוטומטית לעמותה. עאידה, הוא לא משויך אוטומטית. הוא משויך לדת. העמותה שמפעילה את עיקר הפעילות של הדת מפעילה אתר שמיועד לילד הזה. מה התהליך כדי להשתמש בילד הזה בשירות הזה? ההורים שלו מפעילים שיקול דעת אם העמותה יכולה לקחת אותו לשירות. זה לא מהווה בעיה כל עוד הוא לא פונה לילדים אחרים. האם יש איזה שהוא טופס של ההורים שהם מסכימים שהילדים שלהם יעברו את השירות הזה? אני צריכה לבדוק את זה. למיטב הבנתי, רק ההורים לוקחים את הילד, אבל אני לא בטוחה ב-100%. הזמנתי את ד"ר גבי זוהר, מומחה בעניין הזה. האם אתה יכול להאיר את עינינו בעניין הזה? הכנתי לכם דוח מאוד-מאוד מבוסס, כולל התביעה של עיריית נתניה לגבי בית ספר בנתניה שקיבל פנייה מעדי יהוה לפעילות מיסיונרית. שימשתי אז כעד מומחה בבית המשפט. השאלה היא: מה ההגדרה של כת או קבוצה סמכותנית. פה מדובר על היררכיה, פה מדובר על הפגנה חברתית, פה מדובר על אנשים שעומדים בראש

הילדים הם חלק אינטגרלי מהמשפחות שמצטרפות לארגון הזה. אתם צריכים להבין שבכל הארגונים הסמכותניים, בכל הכתות המיסטיות יש מיסיונרים. פה מדובר בארגון שהמסיונריות שלו גלויה לחלוטין. להגיד לכם שראיתי ילדים דופקים על הדלת,

אבל הילדים שואבים את הסיפור, את כל הערכים האלה מההורים. אני מצרף את חוות הדעת שלי שהייתה בבית המשפט וקבעה בצורה חד משמעית שמדובר בארגון סמכותני, בארגון שעוסק במיסיונריות, בארגון שמנסה להיכנס לבתי ספר. הייתה תביעה שהוזכרה קודם על ידי היועצת המשפטית בנוגע למרכז הקונגרסים בחיפה. אני כבר אז טענתי בבית המשפט שבמרכז הקונגרסים זה היה אירוע חד פעמי. לא היה מדובר שם

מקום כמו בית ספר או מקום שנתמך על ידי מדינת ישראל שאפשר לעשות בו פעילות מיסיונרית. אחרי פרשת גואל רצון נקבע מה זה ארגון סמכותני. פה מדובר בארגון סמכותני, בארגון שהילדים הם חלק ממנו. מדובר באלפים, לא בבודדים. מדובר בארגון מאוד רציני שעוסק במסיונריות. תודה רבה שבאת, ותודה רבה על ההסבר שלך. סמדר גרוספלד, תודה רבה שבאת. האם את יכולה לספר את הסיפור שלך? אני לא בקשר עם הבת ועם הנכדים שלי רק בגלל קבוצה שהמציאה לעצמה חוקים, רק בגלל קבוצת עדי השם. שנתיים אני כבר לא בקשר עם הילדה שלי. הילדה שלי חירשת. מאז שהביאו לה מתורגמנית התחילו למשוך אותה אליהם, היו באים אליה הביתה, מטיפים לה. אני בן אדם מאוד משוחרר, מקבלת את הכל,

אבל זה משהו מאוד יוצא דופן. אין שם מזוזות בבתים, אין חגים, אין ימי הולדת. כשהיא הייתה צריכה ללדת לקחו אותה לחיפה כי אצלם אסור לתת עירוי דם אם יולדים. שמעתי שהנכדים שלי, כשעוד היינו בקשר,

הם לא יודעים מה הם,

זה משהו נוראי. הבנתי שרוצים לתת להם לגיטימציה במקום הזה, לעזור להם. יש לי חברה שאיבדה את ההורים שלה.

כי היא החליטה לעזוב את הכת.

היא הייתה בצבא חיילת בודדה. אני לא מבינה איך המדינה לא עושה סוף לדברים האלה. אני מודה לך. אני מניח שחברי הוועדה שותפים לאמונה שלי שלא מדובר פה חלילה בהתקפה על דתות אחרות. לא, חס וחלילה. אני מאמין שכל אדם רשאי להאמין במה שהוא רוצה. במדינת ישראל יש חופש דת, יש חופש בלי דת. יש סטטיסטיקה עצובה מאוד שמראה שהעם היהודי טרם התאושש מהשואה. יש היום פחות יהודים בעולם ממה שהיו לפני השואה. לעם היהודי יש זכות להגן על עצמו. פה מדובר על לתת פטור ממס לפעילות מיסיונרית שמטרתה להעביר ילדים יהודים על דתם. כל האופוזיציה, או רובה המוחלט, תומכים בביטול הפטור ממס. שוב, זאת לא התקפה על הנצרות, זאת לא התקפה על אמונות, זאת הזכות של העם היהודי להגן על עצמו במדינתו ולהגן על ילדיו. יש שיתוף פעולה שחוצה את הקווים הרגילים של הפוליטיקה הישראלית בעניין הזה. מדובר פה על זה שאנחנו נותנים הטבה בסעיף 46, שאנחנו נותנים פטור ממס על תרומות.

לא מדויק בלשון המעטה,

אם אתם לא

לילדים, למה על פי דרישת הממשלה הסרתם

במשך שנתיים היא שיקרה לי ולקחה אותו לשיעורים של עדי יהוה". זה סותר את זה שאמרת שצריך אישור של שני ההורים.

לדבר על עמותת יחד רמת השרון. בעבר הייתי חלק מהיהודים המשיחיים. הגעתי לזה בעקבות שירותי בצבא. הם מסתובבים בצבא, הם מפיצים את האמונה שלהם בתחפושת של יהדות מתקדמת, יהדות מודרנית. אני השתלבתי בקהילה

קבוצות הבישור שלהם הולכות ברחובות בתל-אביב. הם מזמינים אנשים לבוא לערבים של צעירים, של נוער. הם קוראים לזה ערבי שירה, כל מיני שמות כאלה ואחרים. לא פעם מגיעים חבר'ה צעירים שלא יודעים על מה מדובר בכלל, הם מבולבלים, לא מבינים. מחלקים שם אוכל טוב, פיצות, אז החבר'ה מצטרפים. בנוסף לזה, הם עושים פעילות שדומה לפעילות ניו-אייג' שבה הם מעמידים דוכנים. למקומות כאלה מגיעים בעיקר חבר'ה צעירים. גם אני הייתי חלק מהדבר הזה, לקחתי חלק בזה. באותו זמן האמנתי בדבר הזה, הייתי חלק מזה, לא הבנתי באותה תקופה את המשמעות של מה זה אומר לבוא ולדבר אל כולם. בין 2004 ל-2014. איפה הייתה הפעם הראשונה שנפגשתם איתם? המפגש הראשוני היה בצבא, כשהגיעה קבוצה של חבר'ה אמריקאים באוטובוסים. לתוך הצבא? הם מסתובבים סביב הבסיסים, מחלקים חומרים שלהם. אלו קבוצות שונות שמתרכזות באותה פעילות. הם מתגאים בזה שהם בתי כנסת, אבל הם לא בתי כנסת. אתה מדבר על עמותת יחד? נכון. מי הגוף המממן את עמותת יחד, אתה יודע להגיד? יש אחוז מסוים של מאמינים באותה קהילה שתורמים, ויש קהילות יהודיות משחיות בארצות הברית שתורמות. כל העמותות האלו בארץ נתמכות על ידי חו"ל, הן לא יכולות להחזיק את עצמן בלי כסף מחו"ל. אפרת, אתם יודעים מי הגופים שתורמים ליחד? יש רשימה של גורמים שתורמים ליחד. הם מקבלים משהו מהמדינה? סעיף 46. חוץ מ-46? עמדת משרד המשפטים לגבי הקריטריון של עמותה ששנויה במחלוקת, שזה הקריטריון שבגינו אנחנו מכנסים דיון בעמותה הזאת, מעורר קשיים משפטיים משמעותיים שעלולים להעלות כדי מניעה. אנחנו חושבים שהקריטריון הזה עלול להזמין שרירותיות והפעלה מפלה של הסעיף. כל העניין בקביעת קריטריונים הוא לאיין את החשש להפעלה מפלה. פעילות מסיונרית בישראל היא חוקית, לכן הבדיקה שאנחנו עושים היא לא אם מדובר במיסיון. אם מדובר במיסיון, לא די בכך כדי לפסול עמותה, זה ברור. אנחנו בודקים את הקריטריונים של הנוהל שלנו,

בנוהל של רשות המיסים יש קריטריון אחד שהוא רלוונטי לענייננו ואותו בדקנו במיוחד. אנחנו לא מדברים על חוק, אנחנו מדברים על אם צריך לסייע להם. מדינת ישראל הולכת לסייע למיסיון

מה הבעיה לתקן את החוק? מה המטרה הציבורית שכתובה אצלם? המטרה היא דת. להקים בתי כנסת? כנסיות או בתי כנסת. אם כתוב מטרה x והם מבצעים y, הם עוברים עבירה. הם אמרו להם להסיר את זה מהאתר. המטרה הציבורית שמכוחה העמותה הזאת פועלת היא מטרה של דת. אחרי שראינו תכנים שגרמו לנו להרים גבה פנינו לעמותה וביקשנו לדעת האם בכוונת העמותה להסיר את התכנים שמופיעים באתר. העמותה הכחישה כל כוונה לפנות לקטינים, היא אמרה שהיא שומרת על החוק, והיא הסירה את התכנים האלה. פסק הדין לגבי בית ספר בנתניה שבו העמותה ביקשה לשכור כיתה מפריד בין המישור החוזי לבין המישור החוקתי. במישור החוזי הוא אומר שהעמותה לא גילתה לבית הספר שהיא מקיימת פעילות מיסיונרית, לכן יש עליה לבטל את החוזה. בית המשפט גם אמר את הדבר החשוב הבא: החוזה לא בטל בגלל סעיף 30 לחוק החוזים, הוא לא בטל בגלל תקנת הציבור או בגלל שהוא בלתי חוקי או בלתי מוסרי, הוא בטל בגלל הטעיה. שלחנו אישור לעמותה שבו הבהרנו שלושה דברים: א', שהאישור הזה מותנה בכך שהעמותה מתחייבת לעמוד בכל המצבים וההצהרות שהיא הצהירה בפנינו,

שהעמותה הזאת היא זו שאחראית לוודא שהאתר שלה איננו מכיל תכנים נוספים שלא עולים בקנה אחד עם ההצהרות שלה, וג', הבהרנו לגבי הדיסקליימר שמופיע מתחת לחלק מהפרסומים וחלק מהסרטונים שהוא אינו מעלה ואינו מוריד אם מדובר בפרסום שיש בו לכאורה איזו שהיא מידה של אי עמידה בהוראות הדין.

מרשתי מוצגת פה בצורה מאוד-מאוד מגמתית. העובדה שעדים שמכוונים נגד מרשתי הוזמנו למליאת הוועדה בעוד אנחנו פה מדברים מהזום - טעם לפגם. אתה לא יכול להגיד לנו את מי להזמין. אנחנו לא בבית משפט עכשיו. יש

מיליון מאמינים בדת הזאת שפרוסים ב-240 מדינות. 180 מדינות מתוכן הכירו בה כדת רשמית, לא ככת.

מרביתן של המדינות המערביות מממנות את פעילותה באופן שוטף, בדיוק באותו אופן שבו מממנים פעילויות יהודיות באותן מדינות. אני מבקש להפנות לארצות הברית, לבריטניה,

לגרמניה,

כמובן שבישראל המצב חייב להיות שונה, רק לא ברור למה. הדת הזאת מאמינה במיסיון, היא רוצה לצרף עוד ועוד מאמינים לשורותיה? חבר הכנסת סמוטריץ', האם מיסיון היא פעילות לא חוקית במדינת ישראל? לא שאלתי את זה. האם העמותה שאתה מייצג מאמינה בפעילות מיסיונרית? התשובה היא כן, בדיוק כמו שהנצרות מאמינה במיסיון. האם היא פועלת בפעילות מיסיונרית? בדיוק כפי שהנצרות מאמינה במיסיונריות. זה מונח שלקוח מישו. האם חלק מפעילות העמותה היא לצרף אנשים לשורותיה? פעילות מיסיון חוקית. מדובר בקהילה שהוכרה כחסידי אומות עולם על ידי יד ושם. תנסו לא לקחת ילדים יהודים. לא ברור מאיפה הגיעו הדברים שנאמרו פה על ידי בנו של טומי לפיד. מדובר בקהילה שהגנה על יהודים בגופה וכתוצאה מכך נשלחה למחנות ריכוז. מה זה רלוונטי עכשיו? אנחנו מדברים על פעילות. זה לא רלוונטי למה שהיא עושה בארץ. פה זה מדינה יהודית, עם כל הצער שלך בעניין. פה זו מדינה יהודית ודמוקרטית, לא רק מדינה יהודית. זו מדינה יהודית ודמוקרטית שלא צריכה לעודד מיסיון, לכן גם לא צריך לתת לעמותה הזאת הטבת

אם נראה לך שאנחנו נממן מכספי מדינת ישראל, מכספי יהודים במדינת ישראל פעילות שמעבירה יהודים על דתם, וכנראה גם ילדים על דתם, אז אתם לא חיים במדינת ישראל. אני מציעה שתיפתח חקירה מעמיקה כדי לבדוק באמת אם יש ילדים מעורבים בזה. ילדים מעורבים, אנחנו יודעים בוודאות. האם זה נכון שבהתחלה רשות המיסים לא נתנה להם אישור?

כל כך מדויק. אנחנו אישרנו, ואז העלינו אותם לוועדת הכספים. היה שלב שלא אישרתם. לגבי הקריטריון של מחלוקת ציבורית עמוקה, לא הוועדה עשתה את השינוי, הקריטריון הזה הופיע לאורך שנים רבות בנוהל של רשות המיסים שאושר גם על ידי משרד המשפטים. נכון הדבר שבשלב מסוים הקריטריון הזה הוסר מהנוהל, אבל לאורך השנים האלו עמותות מהסוג הזה,

לא הגישו כלל בקשות. לוועדה יש גדר שיקול דעת רחב יותר מגדר שיקול הדעת של רשות המיסים שמבצעת בדיקה מקצועית. הוועדה רואה לנכון לבחון את הקריטריון הזה כקריטריון שהיא יכולה להפעיל במסגרת דיון, כפי שנעשה היום ביחס להתנהלות של עמותה שהחברה במדינת ישראל הייתה מעוניינת או מוצאת לנכון להוקיע. אנחנו נמצאים בדיון, כמו שאמרת, שנטל ההוכחה שנדרש בו הוא לא הנטל הפלילי והאם באמת יש פה הפרה של חוקי המדינה, אלא האם יש לתקצב תקצוב עקיף באמצעות סעיפים 46 ו-61 לעמותה שמנהלת התנהלות מהסוג הזה. הקריטריון הזה הופיע בעבר כהבניית שיקול דעת של שר האוצר בהגדרת מטרה ציבורית. החלטות שמתקבלות בעניין של עמותות ספציפיות צריכות להיות שוויוניות, בין אם הפרוצדורה היא כזו ובין אם היא אחרת. אין בשינוי הפרוצדורה כדי לשנות את המהות בעניין הזה. ההחלטות שוויוניות, כיוון שמהרגע שהעמותה תקבל החלטה ביחס לנושאי מיסיון והתנהלות מהסוג הזה, עמותות מהסוג הזה יובאו לדיון כאן. זאת המחלוקת הבסיסית בינינו, האם אפשר לפסול עמותה רק בגין היותה מיסיונית. בגין היותה מנהלת פעילות ומטרה ציבורית שהוועדה כמייצגת את הציבור בישראל סבורה שיש להוקיעה. המטרה הציבורית היא דת. הוועדה קיבלה על עצמה נוהל ביחס לסעיף 46 האומר שאם חברי הוועדה מוצאים לנכון ורואים במטרות ובפעילות של העמותה

ששנויות במחלוקת ציבורית עמוקה, ההצבעה צריכה להיות ברוב של שני שליש לפחות מחברי הוועדה, כשמתוכם שליש לפחות צריכים להיות מבין חברי הכנסת של האופוזיציה. מי בעד הבקשה שלא לאשר למצפה לישראל בגלל שמדובר על פעילות שהיא פעילות שאנחנו לא מוצאים לנכון לאשר אותה בהתאם לנוהל, ירים

לאשר להם. רביזיה. אנחנו עוברים לעמותת יחד. לעמותת יחד רמת השרון יש קהילה בשם תפארת ישוע.

זה בעצם שם של הקהילה בתל-אביב שמעוגנת על ידי העמותה

זה רק הסניף התל אביבי של פעילות הדת יהודיים משיחיים. על פי מידע שנמסר לנו מנציגי העמותה, קהילת תפארת ישוע ויחד רמת השרון הם אותו דבר. בני הקהילה רואים את עצמם יהודים, לכן, לטענתם, פעילותם אינה מכוונת להמרת דת. בבג"ץ ברסקוב נגד משרד הפנים נקבע שהם לא יהודים. חברי הקהילה מאמינים כי ישוע הינו המשיח של עם ישראל. הם לומדים את התנ"ך ואת הברית החדשה ככתבי קודש. בפני בית המשפט העליון, במסגרת הדיון שהתקיים בפברואר 2018, טענה באת כוח העמותה כי הם עושים רק פעילות של תפילה, ושמי שמביע דעתו להצטרף לקהילה העמותה מסייעת לו. היא חזרה כמה וכמה פעמים על כך שהם לא עושים פעילות מסיונרית מחוץ לקהילה. גם נציגי העמותה מוסרים שמטרת העמותה היא להפעיל בתי כנסת יהודיים משיחיים שמספקים את הצרכים של קהילה יהודית משיחית המאמינה בישוע ופועלת בתל-אביב. באתר הקהילה, במספר כתבות כותבים החברים כי הם רואים עצמם שליחי האל להביא את בשורת אמונתם לכל בני עירם. בכתבה באתר הקהילה שכותרתה: "fighting for our children", ממרץ 2017, מבקש מוטי כהן, רכז הנוער של הקהילה, לממן מסגרות חינוך המטיפות את התורה המשיחית כדי להציל את כל הדור הצעיר בישראל. על פי המידע שנמסר לנו מנציגי העמותה, העמותה מגשימה את מטרותיה באמצעות כינוס אספות,

שיעורי תנ"ך, פעילות חסד לחברי הקהילה ולנזקקים מבחוץ, ופעילות לילדים ונוער מבני הקהילה. העמותה מקיימת פעילות סעד, היא מקיימת בית תמחוי. יש גם אפשרות לחברים קבועים בקהילה לבקש סיוע כספי מהקהילה. העמותה מקיימת גם פעילות ילדים ונוער. נציגי העמותה מוסרים שהם מקפידים בקנאות על הוראות החוק ביחס לפעילות המיועדת לקטינים. למה הכוונה בפעילות ילדים ונוער? הם אומרים שהם מקפידים בקנאות על הוראות החוק ביחס לפעילות המיועדת לקטינים. כל פעילות העמותה לילדים ונוער מיועדת אך ורק לחברי העמותה. בפועל ראינו שהם מקיימים בחנוכה ובפורים אירועים שכוללים הפעלות ופעילויות לילדים, אם זה פינת חי או הופעה של קוסם. איפה מתקיימות הפעילויות? בסניף התל-אביבי של העמותה. זה רק לחברי עמותה? הם אומרים שזה רק לחברי העמותה. באתר שלהם הם מציינים את מספר המשפחות של המאמינים, את מספר המשפחות שהיו בקהילה ועזבו אותם, ואת מספר המשפחות החדשות שהגיעו

לגבי פעילות של מיסיון,

נציגי העמותה אומרים שהם לא יוצאים לשטח באופן סדיר, אבל הם לא מוציאים מכלל אפשרות את הפעילות של יציאות כאלו. בכתבה ממאי 2018 שמופיעה באתר שלהם מתוארת יציאה לפעילות של מיסיון. ראית את הסרטונים שהם פרסמו באתר שלהם? יחד זאת עמותה מאוד קטנה.

אבל אמרת בעצמך שהיא קשורה לעמותות יותר גדולות. הם גם עושים פעולות של הטבלה? הם אומרים שהטבלה היא לא תנאי. רותם בן-שמחון, האם אפשר לראות את הסרטונים שלכם? אדוני, אנחנו לא מאשרים להציג

ביטול ההקלה במס לעמותה מהווה אפליה בשני מישורים: אפליה בין הדת היהודית המשיחית לבין דתות אחרות, ואפליה בין עמותת יחד רמת השרון - - רשות המיסים אמרו שאתם מקיימים פעילות גם לילדים שהם לא חלק מהעמותה. האם לשיטת הוועדה כל מוסד דתי אינו שייך לדת היהודית? מה הדמגוגיה הזאת? אם אתם כל כך לגיטימיים, מה הבעיה להקרין את הסרטונים? אדוני היושב-ראש, צריך לראות את הסרטונים האלה, הם פתוחים לציבור. אין סיבה שלא נצפה בהם.

את ההקלה הזאת לעמותת יחד רמת השרון, זה יהווה אפליה והפרה חמורה של עיקרון השוויון. את יכולה לתאר לנו מה יש בסרטונים? למה צריך לתאר? זה פתוח לציבור. אי אישור סעיף 46 לעמותת יחד רמת השרון יהווה אפליה של מיעוט דתי של אזרחים ישראלים שומרי חוק ומשלמי מיסים. אל תעשו פעילויות לילדים שהם לא חברי העמותה, אל תעבירו ילדים יהודים על דתם. אנחנו יכולים להביא את הסרטונים? בקשה. תעלו את הסרטונים. (הקרנת סרטון) אנחנו בוחנים אם פעילות העמותה כרוכה בהפרת חוקי המדינה. מה שראינו כרגע זו לא פנייה ישירה לקטינים במטרה להמיר את דתם.

הם אומרים מפורש. הם אומרים שזאת הדרך ללמד ילדים משהו אחר. הם קראו לצרף אותם. איך את אומרת שזה לא? השאלה איפה עובר הגבול בין שיתוף באמונות ובדעות לבין פעילות להמרת דת. אנחנו לא מתעסקים כאן בהיבט הפלילי. יש כאן שאלה נוספת: מה היא פנייה ישירה. הסרטון שראינו עכשיו הוא סרטון של מעוז, לא סרטון של יחד. אפרת, העמותה של יחד קשורה למעוז? כן, קשורה למעוז.

האדם שמקריין את הסרטון זה ארי סורקורם, מייסד עמותת יחד רמת השרון. מעוז היא ארגון הגג של פעילות היהודים המשיחיים בישראל. הוא לא קשור תאגידית ליחד רמת השרון, הוא

מי בעד לא לאשר לעמותת יחד רמת השרון, ירים את ידו? מי, נגד, מי נמנע?

ההחלטה אושרה. ב-12:30 נצביע על הרביזיה בנוגע למצפה לישראל. (הישיבה נפסקה בשעה 12:15 ונתחדשה בשעה 12:30.) רבותיי, אני עובר להצבעה על הרביזיה. מי בעד הרביזיה, ירים את ידו? מי נגד, מי